בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: הכרה בישובים הבלתי מוכרים בנגב, במסגרת ציון יום הנגב, שחל היום. יש לנו שני חברי כנסת שנמצאים כאן. הדיון הזה הוא לבקשת חבר הוועדה חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, על קיום הישיבה. קודם כל אני מברך את כל האנשים שהגיעו מהנגב, מהמועצה האזורית, מנהלי מחלקות, גם מהקהילה, שמשתתפים בדיון ביום לא פשוט מבחינת התעבורה של להגיע לכאן אך בגלל חשיבות הנושא מצאו לנכון להגיע בשעה מוקדמת לדיון כה חשוב. כבוד היושב-ראש, נושא הדיון הוא הכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב. לא ארבה בדברים כי אני רוצה לתת את ההזדמנות לשמוע את האנשים שיציגו את הדברים אך לדיון הזה אני רוצה לשים על שולחן הוועדה את העיקרון להכרה בכפרים הבלתי מוכרים בנגב. בנגב חיים כיום בכפרים לא מוכרים כ-100,000, 130,000 תושבים שהמדינה לא מכירה בהם. כששומעים כפר לא מוכר מזה נגזר הרבה דברים. זה אנשים שקופים מבחינת המדינה, ובראש ובראשונה בנושא התכנון. כל התוכניות המחוזיות, המרחביות וגם הארציות לא רואות את האנשים האלה בתכנון. לכן גם נגזר מזה היעדר שירותים בסיסיים כמעט בכל תחומי החיים חינוך, בריאות, רווחה. כל תחומי החיים, האנשים האלה לא מקבלים כל מענה. כבוד היושב-ראש, אני מציע, שהגיע הזמן, ולא ניכנס עכשיו לכל הוויכוחים סביב העניין על ההכרה בישובים האלה. אני מציע, יחד עם הקהילה הערבית הבדואית בנגב, מתווה לפתרון והכרה בכפרים הלא מוכרים, כי יעד היום המדינה 75 שנים ברוב הדברים אמרה: אין עם מי לדבר בחברה הערבית הבדואית בנגב בסוגית הכרה בכפרים ואין על מה לדבר. אני חושב, שהחברה הערבית הבדואית בנגב השכילה, התארגנה ולא מהיום 25, 30 שנה, וגיבשו תוכנית להכרה בכפרים הלא מוכרים. לפני 12 שנה, כבוד היושב-ראש, הקהילה הערבית הבדואית, המועצה האזורית, הכפרים הבלתי מוכרים שמו על השולחן תוכנית אלטרנטיבית להכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב. התוכנית הזו היא לפי אמות המידה של התכנון במדינת ישראל. האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב לא מבקשת כללי תכנון ייחודיים עבורה. אנחנו מבקשים דבר פשוט מאוד, כבוד היושב-ראש שיהיה שוויון בתכנון בנגב. אותו עיקרון של תכנון, שבאים לתכנן מועצות אזוריות יהודיות בנגב, אותו עיקרון צריך לחול גם על מועצות אזוריות בדואיות. בנגב יש שתי מועצות אזוריות בדואיות: אל קאסום ונווה מדבר. יש כ-20 מועצות אזוריות יהודיות. כבוד היושב-ראש, אתה יודע שהתכנון בשתי המועצות האזוריות האלה שונה מכל המועצות האזוריות היהודיות בארץ. בכל המועצות האזוריות היהודיות בארץ יש רצף טריטוריאלי. אם היו מחילים את אותו עיקרון על אל קאסום ונווה מדבר, היינו נותנים מענה לתוכנית בהכרה בכפרים הבלתי מוכרים. כבוד היושב-ראש, ואנחנו דיברנו גם אתמול, כשאני מדבר על ישוב, והכרה בישובים, בתוכנית הזו יש 35 ישובים. ארבעה מהם כבר לפני שנה וחצי קיבלו הכרה רחמה, חאשם זאנה, עבדה ותל ערד. נשארו כ-31 ישובים. אנחנו לא מבקשים להכיר בכל ריכוז. אנחנו יכולים לעבור על הישובים האלה ישוב-ישוב. במדינת ישראל יש הגדרה, מה זה ישוב. הגודל של הישובים האלה, ה-31 ישובים שנמצאים בתוכנית,

שלהם עומד בסטנדרט של הגודל, אפילו יותר מהגודל המינימלי של ישוב במדינת ישראל. אני רוצה לתת דוגמה כל כך ברורה, שיכולה לפתור את הבעיה, אם ניגשים לזה בשוויון באותו תכנון, גם לערבים וגם ליהודים. בשנה וחצי אחרונה אחד המוקדים בנגב שהיה בכותרות, שגם היה שם הקטע של ההריסות וגם הערעור של קרן קיימת, זה בקעת באר שבע. שם היו כ-30,000 תושבים. כל השטח שהם מבקשים, ושם יש ארבעה ישובים - ארבעה במוקד ועוד שניים שישה. אם ניקח את השטח שלהם, נעשה השוואה אחד לאחד עם מועצה אזורית מרחבים בנגב לא צריך ללכת רחוק. לא צריך להביא מודלים מחו"ל, לא מארצות הברית, לא מאירופה, לא מדובאי. לא משום מקום. לקחת את המועצה האזורית מרחבים, לקחת את בקעת באר שבע - נראה כמה ישובים שישה ישובים, 30,000 תושבים יש בישובים האלה. במרחבים תקשיבו טוב יש 18 ישובים, מושבים, קיבוצים, ישוב קהילתי, והשטח של מרחבים ברצף טריטוריאלי 585,000 דונם.

בקעת באר שבע, שישה ישובים, 30,000 תושבים. בסך הכול המקסימום אם המדינה תיטיב, זה בשטח של 30,000 דונם אפשר להסדיר ולהכיר בישובים. אני לא רוצה להאריך כי רוצה לשמוע אחרים, אך הציפייה שלי, כבוד היושב-ראש, מהדיון הזה שיצא

קריאה להכיר בכפרים הלא מוכרים בנגב לפני חוקי התכנון והבנייה של מדינת ישראל ובתכנון שווה לערבים ויהודים בנגב. מה שמגיע לתושבים במרחבים מגיע בבקעת באר שבע ומגיע לכל כפר מוכר. אנו כהנהגת האוכלוסייה הערבית מוכנים על התוכנית שלנו לשבת ישוב-ישוב עם מינהל התכנון, עם משרד כל הממשלה, עם כל העולם מוכנים לשבת ונשכנע בצדקת דרכנו, בצדקת בקשתנו, להכרה על הישובים ההיסטוריים שלנו, ושוב, אם המדינה תתכנן בצורה שוויונית, אפשר להתקדם. מה שקורה בשנים האחרונות, ב-8, 10 שנים האחרונות, מנסים לקדם תפיסה שמקדמים הסדרה באכיפה. הכוונה בכוח, וכל יום הורסים בתים לאנשים. אנו מתכנסים עכשיו באל פורעא. הדחפורים של רמ"י, של הרשות להסדרה לקידום, עכשיו-עכשיו הם הורסים באל פורעה. הסבל הזה צריך להסתיים. במדינה דמוקרטית מתוקנת אין מקום לזה. מה אנשים מבקשים מבקשים הכרה, מבקשים להיות כמו שאר האזרחים. לא להישאר שקופים, שאף אחד לא רואה אותם. הגיע זמן לראות אותם, להסתכל להם בעיניים, לשבת איתם, ולדבר ולפתור את הבעיה. מי שמנסה לפתור את בעיית הנגב בכוח, במיקודים והסדרה והעברת אנשים במקום, זה לא יעבור. זה נכשל 75 שנים, ומי שמנסה לעשות אותה פעולה שוב ושוב, ולקבל תוצאה אחרת,

הדרך שאנו מציעים היא אזרחית, שוויונית, של ערבים, של יהודים שנשב יחד על בסיס חוקי התכנון והבנייה של מדינת ישראל, על המציאות שקיימת להכיר בכפרים ולתת להם שירות.

תודה רבה. חבר הכנסת שוסטר. אני שכן, קצת יותר צפון מערבה. אני משוכנע שהסדרת הישובים הבדואים הוא נושא חיוני ליציבותה של מדינת ישראל לאורך שנים. אני חושב שזה אחד הנושאים אגב, מני רבים שיש לעסוק בהם ואין כמו היום הזה כדי להבין שיש עוד כמה נושאים חיוניים מאוד. רק לסבר סיפור אישי הייתי לקראת סיום תפקידי כראש מועצה בשלהי 2018. הייתה מתיחות ביטחונית, והגיע ראש הממשלה. אז הוא היה בנימין נתניהו, לא תאמינו. לא הגיע הרבה פעמים אלינו, אבל הגיע לאחת המועצות ושאל אותי מה אני הולך לעשות. התגובה הספונטנית שלי הייתה: לא יודע אבל מה שעלה לי בראש בעקבות מפגשים וכו' היה אם יש משהו בתחום תחושת הבית גם בהקשר המהומות עכשיו, אבל תחושת הבית של תושבי הנגב הערבים הבדואים, מעניין אותי. אני רוצה להיות שם. בהוגנות נגיד - נתקענו פה ביחד ואנו שותפים. אנו שותפים, ואנו צריכים להתנהג כשותפים, כאזרחים בצד הפורמלי, ובצד האנושי כבני אדם. יש לנו סוגיות פורמליות, והדבר העיקרי שאני רוצה לחדד אותו אמרתי כשדנו בענייני קמיניץ הידוע לטוב, או לפחות טוב, אמרתי שאנו נמצאים במצב מביך, קשה. מדינת ישראל מתעלמת, לא מבצעת את מה שצריכה לבצע משך עשרות שנים בהקשר לכלל המיעוטים או הלא יהודים הערבים, הדרוזים, צ'רקסים, בדואים בדרום. לא מבצעים את ההשקעה הנדרשת היחסית, שלא לדבר על העודפת בגלל הנחשלות של התשתיות. ואחר כך באים ואומרים, למה לא מתנהגים כמו אירופאיים? אין פה המפות ולהיכנס לפרטים. יש כנראה קושי מהותי. אתה מציג חברי את העיקרון, שאומר: בואו נבסס את המצב הקיים. אני לא נכנס לפרטים, אני לא בקי. רק יודע שזה נושא שיש לבוא אליו בתחושת אחריות. אני חושב, שאם אפשר לדבר על תחושת אשמה קולקטיבית איך אמר פעם נשיא המדינה אחרי יום כיפור כולנו אשמים. ממשלות ישראל לדורותיהן חטאו לתפקידן באי השקעה מתאימה ובאי תכנון. משאב התכנון, חובת התכנון והאפשרות להכשיר את הקרקע לחיים נורמליים. אין גנטיקה שלא מאפשרת לשכנים שלי הבדואים לחיות כמו שצריך, בצורה כזו או אחרת. לא בטוח שדווקא הקונסטרוקציה של מועצה אזורית הקלאסית היהודית, הכפרים,

לא יודע אבל מה זה משנה? צריך להיכנס לזה ולהחליט שזה אחד הנושאים המרכזיים, על זה יש להשקיע את משאבי הזמן של הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת יכולה לסייע. אני מודה לכם על תשומת הלב. יש לשים את זה על השולחן ולהחליט שבזה משקיעים. תנאי ראשון. תודה על העלאת הנושא. אני שותף ככל שאני יכול לעזור. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. תודה רבה כבוד היושב-ראש, חברי חבר הכנסת יוסף עטאונה, הרבה הערכה על היום הכה חשוב הזה. אם מדובר על קבוצות מופלות לרעה במדינת ישראל, תושבי הכפרים הבלתי מוכרים הם נמצאים במקום הקשה ביותר. אם מדברים על הזנחה ואפליה שיטתית נגד האזרחים הערבים, אבל תושבי הכפרים הבלתי מוכרם נמצאים במקום הקשה ביותר. זה לכן נושא צודק שאין כמוהו. חבר הכנת שוסטר, אני מעריך אותך ושומע עמדותיך בהרבה היבטים. אני נוטה בדרך כלל להסכים איתך, אבל ההשתתפות שלך היום והאמירות שלך הן כה חשובות, ואני מבקש מחברי חבר הכנסת יוסף עטאונה- אולי תשבו ותבנו שדולה יחד כי גם המפלגה שלך אם תירתם בעמדה שלך אני חושב שזה יהיה הישג נאה להמשך הדרך למען הכרה בכפרים הבלתי מוכרים בנגב. הבלתי מוכרים מבחינת הממסד הם מוכרים לנו והכרנו בהם גם לפני 48' וגם אחרי אבל הממסד לא רוצה להכיר בהם. אני רוצה לשמוע מאנשים, מה זה טוב למדינת ישראל או ליהודים שיש כפרים בלתי מוכרים? זה טוב ליהודיןם? זה טוב לתושבי הנגב? זה טוב למדינת ישראל? אני חושב מי שמתייחס לחברה כאל גוף אחד שיש לו ראש, ידיים, יש בו כל מיני איברים, מבין שיש תפקיד לכולם. אם יש בעיה ביד שמאל, ביד ימין זה בגוף שלו. אם יש בעיה לחלק מהאזרחים בנגב, זה בעיה לנגב כולו. אומרים שהנגב כושל. יש שם 30% ערבים. 50% מהם חיים בכפרים בלתי מוכרים. אז בטח יהיה כושל. יש להכיר בכפרים האלה. צריך מערכת חינוך טובה, תשתיות, צריך הכרה רשמית. יש להפנים שהם האזרחים של המדינה. אני חושב שפה טמון הכלב, שאין הפנמה כזו, שהם אזרחים של המדינה. יש התפיסה של חברך- - - ששלח מכתב לבנו עמוס, אמר שהמבחן של היהודים זה בנגב, ויש שם ילידים, צריך לגרש אותם. זה מבחן. ויש מבחן של האזרחות הדמוקרטית, המחילה, שאומרת הם אין אזרחים וטובתם היא טובת כלל האזרחים וטובת המדינה כולה. זו תפיסה וזו תפיסה. גם בהיותך בן אדם דתי, אני חושב שדווקא היהודים מימי מצרים עד ימי אירופה, אתה יודע במה הואשמו היהודים? בדיוק באותם דברים שבהם מאשימים את תושבי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב על מספרם, שזה מגדילים את המספר. זה קרה במצרים, באירופה אותו דבר. פוחדים מהם. הכול שטויות גזעניות. צריך להכיר. מדינת ישראל מהקמתה עד עכשיו בנתה 980 ישובים חדשים. 0 בגליל לערים, 0 במשולש לערבים, 0 בחוף לערבים. מה שנשאר זה הנגב. בנגב יש ויכוח, האם יקימו ישוב חדש או יכירו ששם יש שבט או שניים יחד, יכירו במציאות הזו. ישוב חדש לחלוטין המדינה לא הקימה לערבים לא מאז 48' עד עכשיו. אתה חושב כבוד היושב-ראש שזו טעות סטטיסטית או מדיניות? זו מדיניות. לכן יש לשנות את המדיניות, יש להכיר בכפרים הלא מוכרים בנגב וזה לטובת הנגב כולו, לטובת הערבים והיהודים ולטובת המדינה. תודה. תודה רבה. בבקשה. אני חושב שאחד האתגרים המעשיים שבטח כל מי שעוסק בנושא, יהודי או ערבי, צריך לשאול - הביצה והתרנגולת, הבנייה והתכנון, איך מתארגנים בטווחים הקצרים והבינוניים בסוגיה הזו. זה הפואנטה פה הרי. האם אי ההסדרה מונעת את תכנון הבנייה או תכנון הבנייה מונע את אי ההסדרה? לא חושב שיש מישהו בשולחן הזה שלא רוצה שיוסדר. רוצים שיוסדר.

לשבת ביחס ולחשוב ולהחליט יחד, זה המפתח. חברים שומעים אותי ומצלמים אותי. אם יש בן אדם ערבי שבנה בית על פסגת ההר במקום שאי אפשר לתכנן - אני רוצה תכנון אמיתי. אם ערבי בגליל בית על אדמה במקום של מסילת ברזל חשובה וחיונית - אנו לא מבינים עניין? אבל זה לא הסיפור. הסיפור שיש אזרחם שמגיע להם לחיות בכבוד בכפרים מוכרים ועם תכנון טוב. זה העיקר.

מר איברהים אל רואשה, ראש מועצה אזורית נווה מדבר. כמה זמן אתה ראש מועצה אזורית? בוקר טוב. תודה למארגנים. זו הקדנציה השנייה שלי. אני ראש מועצה אזורית נווה מדבר שנמצאת שלושה ישובים נמצאים על ציר 25, באר שבע דימונה והרביעי על יד רמת נגב. מדובר במועצה שהיא בהקמה והסטטוס התכנוני שונה מישוב לישוב בהתאם לתכנון. אתה נבחרת למועצה או מונית? הייתה מהמועצה ממונה כעשר שנים. היה עמרם קלאג'י יושב-ראש המועצה ואחר כך רחמים יוני, ןב-2016 היו בחירות. אנו מדברים על הישובים הלא מוכרים. אתה ראש מועצה אזורית של ישובים שהם כן מוכרים. אתה מדבר על הבעיות שאחרי ההכרה ואחרי הכול עדיין יש בעיה, או יש עוד ישובים שאינם מוכרים? מרכז הדברים שנאמרו קודם על ידי יוסף חברי היה על אלה שנשארו בין הכיסאות. אני מדבר גם על הישובים שבתוך הישובים המוכרים וגם על הישובים שסמוכים לישובים שלי, השפעה נפשית וגם חברתית וגם מוניציפלית מדובר בחברה שהסוציו אקונומי שלה 1. מאיפה אני בא לכיוון הזה במועצה אזורית נווה מדבר אין לנו רצף טריטוריאלי בין הישובים שלנו. לכן היא מועצה שלא יכולה להתקיים. גם תכנונית. לישובים כן יש האפשרות הזו, מה עוד שהיום ישובים יהודים שאנו לא מתנגדים אליהם עקרונית, הם סמוכים לישובים האלה שלא מצאו להם פתרון. לכן להרחיב את הקו הכחול, זה דבר ממלכתי, אזרחים יש להם זכות ולקבל את הזכות שלהם בזכות ולא בחסד. ואם אתה יוצר תקווה לתושבים הרי סדר העדיפות אצלנו לא כמו סדר העדיפות שלך. אם אתה אומר לי מה חשוב לך קודם כל הבית. הבית זה הזהות של המדינה, הביטחון של האדם, המקום שלו, השייכות שלו. אם הדבר הזה מובטח לו, ודאי אחר כך יסתכל על רמת איכות החיים אבל אם אני מנטרל אותו מכל הזכויות שלו, מהעתיד שלו, אין תקווה, אני הופך אותו לנטל על המדינה וגם נגד המדינה ונגד עצמו זה שהוא מבצע ונדליזם, כנקמה, הוא מתנקם. הוא כועס על מה שקורה ומתנקם

כמה תושבים יש בארבעת הישובים? בלמ"ס רשומים 5,200 בעלי הצבעה. יש תוך הקו הכחול שלא רשומים 23,000. כלומר ארבעה ישובים זה 5,000 איש, מאלה שלא מוסדרים באזור, זה 20,000?

בקו הכחול 23,000.בהם רשומים 5,000 בעלי זכות בחירה. לא מדבר זכות בחירה עכשיו. תושבים 20,000 בארבעה ישובים מוכרים. 23,000. רשומים 10,000 בערך שינו כתובת. בקו הכחול יש אנשים שלא שינו כתובת ולכן אתה לא מתקצב עליהם ולא מכיר בהם. מסביב מחוץ לקו הכחול יש 28,000, לפי ועדת סיון להבי שנעשתה, תושבים. כלומר 51,000 תושבים שאני נותן להם שירותים. האזרחים האלה הם מבחינת,

לפי התכנון הישראלי, 50 בתים מיועדים לישוב, אנחנו רוצים 5,000. לא שאנו מוותרים פשוט אנו רוצים לבוא לקראת הפתרון. ביחד. אזרחים, כמדינה, למצות את הסוגיה ולקחת בחשבון את אורח החיים של האזרחים הבדואים בנגב. בבקשה, הממ"מ. אספנו נתונים על מספר התושבים. יש הבדלים בין נתוני הלמ"ס לנתוני רשות האוכלוסין. לגבי מועצה אזורית נווה מדבר, ביר אדג' יש הבדל גדול בין מספרי הלמ"ס למספר רשות האוכלוסין: רשות האוכלוסין מדברת על 3,174 והלמ"ס מדבר על 6,300. אנו לא כל כך יודעים להסביר את ההבדל. יש הבדלים בשיטות. התקצוב שהוא מקבל מגיע לפי הלמ"ס. קאצר אסר, לפי הלמ"ס זה 2,867, והרשות זה 2,900, פחות או יותר דומה. אבו תלול המספרים דומים, קרוב ל-2,500. אבו קרינת - פער הלמ"ס מדבר על 2,222, ורשות האוכלוסין מדברת על 1,440. כלומר כשסופרים יש פערים. אבל בפועל יש יותר. אפשר להגיב? תודה. אני מרשות הבדואים. לגבי הפערים הרישום שלו לפי שבט כמו אצל ראש המועצה אלהואשלה, חלקם מופיעים כתושבי הישוב ולכן הפער בהיקף האוכלוסייה שנמצא בפועל. בלמ"ס כן מופיעים. גם לא החוק לא מסודר בעניין. לא נראה לי שמשהו מסודר בעניין.

לפי חוק מרשם אוכלוסין, כדי לשנות מען במרשם אוכלוסין,

לגבי ההריסות יש הבדל בשנים האחרונות?

ההריסות גדלו, יש עלייה דרסטית בשנה האחרונה, מאז הוקמה הממשלה, כאשר גופי האכיפה עברו לבן גביר

חושבת שאפשר לבחון את האזור הזה, ללמוד הרבה על יחס המדינה כלפי האוכלוסייה הבדואית בנגב במיוחד זו המתגוררת בכפרים הלא מוכרים. בכל הטווח הזה - יש כביש 25 שבמרכז פה,

אני מתרכזת לאורך הציר. ממשיכים הלאה מזרנוק,

אסדר, אום אתנן ואומרה תם. אלה שבעת הכפרים הלא מוכרים. לתוך זה המדינה

במה שקיים, ושלוש, הכי חשוב להסדיר במקומם את הישובים הבדואים ודיברתי על זה כרגע. התוכנית הזו ב-2012 אושרה בעקבות דיונים אין סופיים. עבודה קשה של מתכננים, מקבלי

25 שנה שהמדינה כוונתה להעביר את התושבים לרהט. לפני 25 שנה הם היו אלף תושבים. היום הם 4,000. זה מאמצים של המדינה שלא צלחו. לתוך כל זה הצניחו את עומרית. מה שהיה צריך לעשות פה זה לקחת את עומרית ולנסות להסדיר את זרנוק.

אנו לא מדברים על לכנס את האוכלוסייה ולא מדברים על כל מיני שיח שקיים אלא אנו מדברים על דבר מאוד פשוט להכיר באנשים שקיימים מלפני קום המדינה על אדמתם, להכיר בישובים

כי אני רוצה לשמוע את תשובות המדינה,

אתכם את העניין הזה.

חבר הכנסת עטאונה, המשפט הבא שבאתי לומר הבדואים ודאי חיו ונדדו בנגב לאורך שנים רבות. זה מוזכר גם בהיסטוריה וגם בספרות והכול טוב ויפה אבל מבחינת הזכויות על הקרקע לא הייתה

כל הניסיונות האלה נכשלו והדוגמה המצוינת זה הסיפור של מועצת נווה מדבר. צריך לציין שהתכנון הוא לא בידי המועצה. המדיניות בדרך כזו או אחרת מיטיבה אתכם. לכן לא הבעיה שאנשים מתנגדים. יש התנגדות

כי אני מבין טוב יותר ויכול לזהות ולפתור אתגרים אבל התקציבים והתכנון לא בסמכויותיי. אני בעד תכנון שהוא מתכתב עם האוכלוסייה אבל יש לקבוע כלים ואיתם ללכת. גם אני מייצג ציבור שדרך

אגב זה חלק משתי תוכניות חומש אף אחד מחברי הכנסת כאן לא הזכיר שתי תוכניות חומש עתירות משאבים שהמדינה משקיעה בנגב אבל התכנון צריך להיות רק על

וכמובן חינוך ובריאות, כדי לייצר לתושבים האלה את השירותים הכי בסיסים שאנשים זקוקים להם. מדובר על אלפי אנשים בכל ישובים שלא מקבלים שירותים בסיסיים של בריאות ונושאים אחרים. הזכרת חינוך,

מנהל אגף חינוך בכסייפא,

הדחפורים האלה עלו על הבית והרסו אות.

אני חושב שיש מקומות שאנחנו לא עוצרים לרגע וחושבים, למי זה עוזר להרוס בית? זה מצד אחד. מצד שני, אין אלטרנטיבה. כשמדברים על הסדרה במקום אני מרשה לעצמי לקחת כדוגמה

אנו יותר מ-30 שנה יחד עם ארגונים שותפים מלווים את האוכלוסייה הבדואית והקהילות הבדואיות בנגב בכל הקשור לנושא של תכנון ובנייה. 30 שנה יותר מדי.

זו בדיוק

אנחנו רשויות התכנון,

טוענים פה ושם שיש שיתוף ציבור.

חשוב לומר שמדובר בקהילות קיימות. מי שיושב ונכנס ורואה את אורח החיים הבדואי רואה גם את הדרך שבה הם

משנות ה-80' של המאה הקודמת לא מוצבות עוד הקלפיות בכפרים האלה, והתושבים שלהם צריכים להצביע בקלפיות יהודיות שממוקמות בישובים בדואים מוכרים והקלפיות האלה, הסינוף לקלפי נקבע

כן יש לנו פזורה פנימית בתוך הישוב חורה- - - הישוב יש לו הכרה ושכונות אין הכרה? כן, בתוך הישוב יש הרבה אנשים שאין להם הסדרה בשכונה שלהם,

אז אפשר לתלור את הבעיה של הישובים הבלתי מוכרים,

תודה.

מרכז שלטון מקומי, מישהו נמצא?

הן בכמויות עסקיות וגם כאלה שמגדלים למשק בית. לאלה גם ניתנים פתרונות. למשל אום בתאין תוכנן שכל שטח הישוב, 6,500 דונם מתוכנן ששכונות 2, 3 בישוב כוללות המון שטחים חקלאיים שאם רק ירצו אותם תושבים שמגדלים

קודם כל ברמה של השר עם רשויות מקומיות ורשות הבדואים שהיא הזרוע הביצועית של הסוגיה הזו. רשות הבדואים זה אתם. כן. היא- - - עם האוכלוסייה הבדואית ברמה מקומית בישובים שכבר הוסדרו,

תהיה ישיבת המשך, אני לא יכול להמשיך כרגע. אפשר להעיר? תיקון. בבקשה. אני רק רוצה להקריא מתוך החלטת הממשלה שדוברה פה לגבי צוות חשיבה שיעסוק בישובים חדשים כן או לא, התוכנית להסדרה שאושרה בממשלה לאחרונה. אני רוצה להקריא את רשימת המשתתפים בצוות החשיבה שעליו דובר. לא הצוות שהוקם. שנמצא בתהליכי הקמה, אושר בהחלטת ממשלה. אני רוצה להקריא מה אושר בהחלטת הממשלה. לא. אין שם נציג רשויות אחד. אני אומר את דעתי וחושב שזה מה שצריך להיות. זו דעת הוועדה.

אני יכול לקבל אלף החלטות, וזה משהו אחר. נאמר על ידי יגאל, שבצוות הזה יהיו נציגי ציבור כשמדברים על ציבור, אני מתאר לעצמי שיהיו. אני מבקש לעדכן את הוועדה, כשיוקם הצוות, ומה הרכב הצוות לפי החלטותיכם וכפי שהבאת אותם לידי ביטוי, ונעשה ישבית מעקב עוד כמה חודשים על התקדמות התוכנית, מה הכיוונים, האם יש תוכנית או לא. מצפה שהשר יבוא לפה ויציג את הדברים. ננסה לקרב את הבעיות ואת הוויכוחים כדי פעם אחת אולי לגמור אותם. יש ויכוחים שלא ייגמרו לעולם וזה לא מה שכדאי שיקרה כאן כי אחרת המצב העכשווי ילך ויחמיר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:57.